אנחנו דנים עכשיו בדוח ביקורת מיוחד וחשוב,

על מוכנות המדינה לרעידות אדמה תשתיות לאומיות ומבנים. הנושא הזה של מוכנות לרעידות אדמה עולה מפעם לפעם, כמו שאני מניח שאנחנו נשמע פה בהמשך. מתישהו, לצערנו, זה כנראה

28,000 בניינים עם הרס כבד. אנחנו מזכירים שלמעשה לשלבי הטיפול ברעידת אדמה יש מספר שלבים. ישנו שלב ההיערכות שהוא טרם רעידת אדמה.

שזה מענה מיידי וראשוני, שיקום האוכלוסייה ולאחר מכן שיקום קהילה ותשתית לטווח

אגב, אלה שירותי החירום שאמורים לתת את המענה בעת רעידת אדמה. מיגון בתי חולים היעדר תקינה לחיזוק בתי חולים, מה שמחייב אימוץ תקינה זרה.

עבודות החיזוק צריכות לאפשר גם תפקוד במהלך עבודות החיזוק. והתקציב

שדה תעופה חילופי לבן גוריון במועד סיום הביקורת

של שדה התעופה נבטים באמצעות רשות שדות התעופה וקליטתם של מטוסי המטען הצפויים לנחות בו בעת השבתה של שדה התעופה בן

כאן אני רק אגיד לעניין פעולות החיזוק לאורך קווי השבר, תמ"א 38 המושמצת שלאחרונה הוחלט על סיומה למעשה נועדה במקורה לא להביא להתחדשות עירונית ולהביא להגדלת מספר הדירות,

אנחנו נשמח לקבל עדכון גם לגבי פעילות המל"ל, גם לשמוע מוועדת ההיגוי אם אכן היא קיבלה את הסמכויות שנדרשות לה ואם אכן מוקצים לה תקציבים שנדרשים. זהו. עד כאן.

אין מילים אחרות לתאר אותו. היה פה כאמור דיון בוועדה לביקורת המדינה,

אבל אנחנו צריכים לזכור שגם תל אביב תרעד קשות אם תהיה רעידה בגשר דמיא, גשר אלנבי או ליד יריחו.

במבנים שהיו מבנים שנבנו באופן יחסי לא רע. נאמר על ידי הוועדה שב-1980 חל שינוי.

הנזק ברכוש היה בלתי נמנע, אבל נפש לא.

אני כתבתי דוח גדול שהמליץ לממשלה אז להקים

למל"ל יש נציג בוועדה כמו שיש נציג לכל בוועדה יש בין 40 ל-50 נציגים של כל משרדי הממשלה כמעט, גם של המל"ל, גם של צה"ל, משרד הביטחון, מכוני

כן.

מערכת תרועה לוקח לה אומנם הרבה זמן, אבל היא מתקדמת. אני חושב שהמכון הגיאולוגי יצטרך להגיד בדיוק מתי הם מעריכים,

איפה שהוא באמצע 2021 המערכת הזאת תהיה מבצעית. היא

כאמור, ביולי 2018 התפרסם דוח מבקר המדינה. וב-6 באוגוסט 2018 המל"ל כינס דיון בין-ארגוני שעסק בבחינת הדוח.

שם הציג ראש המל"ל את הדברים

השרים למוכנות הזירה האזרחי למצבי חירום

העבודה. וההצעה כאן מוכנה בהקשר הסמכויות ומה נכון לעשות בכלל.

לפחות מאז הראשון לינואר 2019 שאני כאן בתפקידי שלושה דברים מרכזיים. אחד, בשיתוף

דבר לא התקיים משלל הדברים האדירים שהציג פה המבקר הן במערכת הבריאות,

בדיור ציבורי ובכל הדברים

תודה רבה.

אני מבקש לחבר את אבי בן זקן, בבקשה.

לא בזום?

נמצא? כן. שלום לכולם.

אתה מהמכון הגיאולוגי. אתה יכול,

להשכיל אותנו באופן יותר מדויק לגבי

מכיוון שגם הבנו וגם הבנו שזה מתקדם. ברשותך, תתייחס לנקודות האחרות. אוקיי.

ראשית, סוף כל סוף בשנה הנוכחית האגף לסייסמולוגיה חובר למכון הגיאולוגי. הוא היה במכון הביופיזי. זה היה מצב בעייתי של שני

אלה נתונים הכרחיים כדי לנבא בצורה

הנושא הזה נדחף וממומן על ידי ועדת ההיגוי. הפרויקט התחיל. הייתה סדנה עם יועץ בין-לאומי.

תהיה מפת תאוצות חדשה. בהקשר הזה חשוב לציין שאנחנו מתעסקים בשנים האחרונות,

בנושא של תרחישים.

יש לנו מאגר של מהנדסים בהנחיה ובמימון ועדת ההיגוי שהכנו אותם לניהול מבנים. היעד היה להגיע ל-1,000 מהנדסים מוכשרים, חלקם מגויסי חוץ

אם זה בקריית שמונה,

במגדל העמק,

כדי להיות מוכנים עם תוכניות. לצערי, בינתיים הן תוכניות מגירה. אבל בהחלט אנחנו מכינים את

אני הייתי מסתכל על זה קצת בהיבט של

בסוף הילדים נמצאים בבתי הספר ומוסדות החינוך צריכים לקבל את המיטב ואת המרב.

גם מופיע בנושא של המבקר כל נושא של מיפוי צוברי הגז. אם אני אנסה להסתכל ככה בתוך הרשויות

אני בתפקידי ממונה חירום בחברת חשמל. וככה בדקה,

אני אסקור את הפעולות שלנו לטובת היערכות לרעידות אדמה. אנחנו עובדים מזה מעל 12 שנה במסגרת של ועדת היגוי בראשות סמנכ"ל. ובמסגרת הוועדה הזאת אנחנו מבצעים סקרים

גם מבנים בתחנות הכוח עצמן וגם מבנים מנהליים, שבהם עובדים הפקידים

עכשיו, אם זה בית פרטי אין עם זה שום בעיה. עלות הבנייה זה לפי שטח הדירה כפול מטר מרובע עלות בנייה ממוצעת,

לגבי בתים משותפים, כחלק מהמלצות של הצוות להיערכות פיננסית וביטוחי שישבה ב-2012, אני הייתי חבר בזמנו

ואמרת שיש גם עניין של דכדוך.

כי מדינת ישראל ביחס לשיעור המבוטחים ברעידות

בעולם.

כמו ארצות הברית, זה 10% שיעור

לציבור יש מודעות, אבל אני אוסיף שהמודעות הזאת חלק - - - הברוקר, מי שמוכר לו ביטוח, הוא טוב בלמכור. אני אומר את זה בחיוב לחלוטין.

גם זה וגם יש סוגיה שהבנקים

אני שואל אותך לגבי הסטטוס. מה אתה מכיר לא רק במה הוצא, אלא גם בהינתן הזמנים שבהם אנחנו חיים?

בסוף בנוסח החלטה, מה שנכתב הוא שבשנים 2020 עד 2030 אמורים להיות מוקצים 5 מיליארד

הוא אושר במרץ 2018 כבר. האם נמצאו מקורות ומבחינתכם ה-500 מיליון האלה זה כסף שעומד לשימוש? מבחינתנו, כן.

לשון החלטה. אבל התקציב, מבחינתנו, העמדנו

בינתיים, מה שאנחנו יכולים זה להגיד את מה שאמרו כנראה הרבה קודמיי על הכיסא הזה: מדובר במחדל ברמה לאומית שחס וחלילה אנחנו נתקל יום אחד בו ובתוצאות שלו. ואז מההריסות יקומו אלף ועדות חקירה וישאלו: איפה כולנו היינו? ולאף אחד מאיתנו לא תהיה תשובה טובה.

הדיון. הישיבה ננעלה בשעה 12:45.